בצהריים, נושא הדיון של היום זה אזורי תעשייה תעסוקה ומסחר בישובים הדרוזים. אני רוצה קודם כל לברך את כל המשתתפים כאן ובזום, יש מעט משתתפים כאן, יצטרפו אלינו חלק מראשי הרשויות שנמצאים בכנסת, אבל הרוב בזום ואני רוצה גם לאחל לחבריי, גם עלי סלאלחה וגם פטין שהם חברים בוועדה, שהם התגלו כחיובים לקורונה ואני מאחל להם החלמה מהירה ואני מאמין שהם ימשיכו להיות חיוביים, אבל בלי קורונה, וזה באמת התקווה, או האיחול שאני יכול לתת להם. אני רוצה לברך את סגן שרת הכלכלה, האלוף יאיר גולן, אלוף במילואים, שזה פעם שנייה שהוא מגיע לפה, שבוע שעבר היה בדיון הוא היה בדיון על הכוון תעסוקתי ששייך למשרד הכלכלה, זה מראה עד כמה שהנושאים שלנו, באמת של המגזר הדרוזי חשובים לך, בלי שום קשר לשיחות של ה'סמול טוק', שאנחנו יושבים בכנסת שאתה אומר לי מופיד אני מחויב, אוקי, זה לא סוד שביננו היו הרבה מאוד מפגשים, בעיקר בתקופה של השירות הצבאי, אני יודע מי אתה, אני יודע מה התמדה שלך, אתה איש שהוא משימתי, נחוש, ממוקד מטרה ואני מאמין שנגיע להישגים, גם בישובים הדרוזים ובכלל, במשרד הכלכלה אני חושב שזכה שאתה נמצא שם ואנחנו מאחלים לך שתגיע גם ליותר מזה. אני רוצה לברך את המשתתפים כאן, ראשי הרשויות לפי הרשימה שנמצאת כאן, אני לא אעבור על כל הרשימה, נציג של יושב ראש הראשות לפיתוח כלכלי, נציגי משרדי הממשלה ועוד מוזמנים שכל אחד מהם בתורו ידבר ויציג את העמדה שלו,

אני רוצה להגיד משהו אישי כאן, שהנושא של הפיתוח התעשייתי בישובים הדרוזים - סגן השרה - מלווה אותי לאו דווקא מתקופתי כחבר כנסת ואפילו לאו דווקא מתקופתי כראש הרשות ויושב ראש פורום ראשי הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות, עוד במב"ל - מכללה לביטחון לאומי - בשנת 2002, את עבודת התואר השני שלי עשיתי על התפתחות התעשייה ביישובים הדרוזים, מול התפתחות התעשייה בארץ ישראל, כדי באמת להמחיש מה הפער והיו שם מסקנות והמסקנות מאוד מאוד ברורות וחד משמעיות, אני לא רוצה כאן להרחיב, בסופו של דבר המסקנה מאוד מאוד ברורה, שאנחנו חייבים להיות חלק מהתעשייה ומאזורי התעשייה ואני ארחיב על זה בהמשך. בעבודה נשענתי לא מעט על העבודה של ד"ר רמזי חלבי, עבודת הדוקטורט שלו שעשה את הדוקטורט שלו בכלכלה ובאמת נשענתי על הרבה מאוד נושאים שהוא חקר אותם, בדק אותם, ד"ר רמזי חלבי גם יהיה איתנו כאן, ניתן לו כאן לתת לנו בבריף קצר, מה המשמעות של אזורי התעשייה, תעסוקה ומסחר ביישובים, בעיקר לנשים שלנו ולהעסקה של הנשים שלנו שמגיעות אחרי הלימודים באקדמיה מלומדות ואין להם מקומות ואין להם אזורי תעשייה, כמו שאמרת קודם המסקנות הם ברורות, אבל לצערי היום אנחנו 20 שנה אחרי, אני לא רואה שיש התקדמות מסוימת בנושא הזה, לכן אנחנו כן נמשיך להיות עם היד על הדופק עד שנתקדם. אני חושב שלא נוכל להתקדם, ואני חושב שזה התפיסה הכוללת של משרד הכלכלה, בלי שנהיה חלק מתכנון אזורי, כך שכל תכנון אזורי, כל אזור תעשייה אזורי, קח את הצפון, כברי שהולך לקום, במעלה יוסף עשו את החורפיש, אזור תעשייה בית תפן, אזור תעשייה במעלות, אזור תעשייה דלתון, אזור תעשייה שתיכף ידברו גם ברמת הגולן, יישובי רמת הגולן חייבים להיות חלק, אבל חלק מהניהול, חלק מהבנייה, חלק מהשמת כוח האדם וחלק כמובן מגביית הארנונה, שזה עוד נדבך כלכלי לישובים שלנו. אני רואה חשיבות רבה בדיון הזה, ננהל את הדיון על פי סדר הדוברים שנרשמו כאן, אבל כן אני מבקש מכולם חברים, לקצר, להיות תמציתי, תכליתי, כי אנחנו מוגבלים גם בזמן ואני אומר זה דיון התנעה, דיון ראשון, יהיו עוד דיונים בנושא אזורי תעשייה, עד שנשלים את כל המלאכה. אז שוב תודה רבה לכולם, חברי כנסת שנמצאים איתנו, אני מבקש מסגן השרה, חבר הכנסת יאיר גולן, לתת לנו ככה, למרות שסיכמנו אגב, שאתה תפתח את הדיון בהמשך של הדיון הקודם, האם יש תקציב להכוון תעסוקתי, איפה הנושא הזה עומד, כי נאמר שיש תקציב, אמרת בצורה הכי ברורה, חברים הנושא לא סגור ובבקשה. טוב, אני אתחיל קודם כל באמת באזורי תעשייה, שזה גם הנתח התקציבי המשמעותי ביותר, אז פה יש בשורות, יש תקציב, יש 160 מיליון ₪ שהוקצו בתוכנית הקודמת, הם עומדים לרשותנו גם היום, חלק קטן מה-160 האלה נוצל ומה שנוצל נוצל לצורכי תכנון בלבד, לא הגענו עוד לשלב של ביצוע בשטח. זה רק אומר כמה התהליכים הם לעיתים ארוכים ואני יכול להגיד שתר"ש הנוכחי, ללא ספק אנחנו נהנה מהעובדה שחלק מהתכנונים התחילו מקודם יותר ונראה פירות כבר בתר"ש הנוכחי. על ה-160 האלה נוספו עוד 32 מיליון ₪ של התר"ש הנוכחי, כלומר בסך הכול 192 מיליון ₪ יושקעו, או חלק קטן מזה כבר הושקע, אבל הרוב יושקע מכאן והלאה, כאשר ההשקעות האלה בעצם כולן מיועדות לאזורי תעשייה מקומיים בכפרים עצמם. על כל זה יש מספר אזורי תעשייה אזוריים שבתכנון שלנו, זה המלצה שלנו, זו לא החלטה שלנו, זו החלטה של משרד הפנים, לצרף מועצות מקומיות דרוזיות לתוך אזורי התעשייה האלה, אני תיכף אמנה את האזורי תעשיה. ועל כל אלה יש עוד, הייתי אומר סוג שלישי זה אזור תעשייה אזורי דרוזי, שאותו אנחנו מתכננים לרמת הגולן, אם לסכם את העניין הזה, באמת את האבנים הגדולות, כסף יש, אני לא מזהה כרגע פער תקציבי, נדע לממש אזור תעשייה אחד אזורי לרמת הגולן, זה שונה ממה שתוכנן בעבר, זו הייתה הצעה שלי כשאני ראיתי את התכנונים הקודמים, במקום הרבה אזורי תעשייה קטנים וחלשים, להקים אזור אחד, ממילא הסמיכות של הכפרים היא גדולה ולדעתי העוצמה וכושר המשיכה של אזור כזה יהיה הרבה יותר גבוה, מה גם שאין בצפון רמת הגולן משהו חליפי לזה ולכן יש פה בהחלט בשורה, עם כושר משיכה לא רק ליישובים הדרוזיים, אולי גם למפעלים שמחוץ, או לאו דווקא בבעלות דרוזית. חמישה יישובים אנחנו מתכננים - - - זה שטח על אדמה פרטית, או גם וגם? סגן שרת הכלכלה והתעשייה יאיר גולן: זה שטח על אדמה פרטית בעיקר, אבל אנחנו עושים סקר, והוא יושלם בשבועות הקרובים ואנחנו נדע לבוא עם המלצה ברורה בעניין הזה. אנחנו לא נבהלים מקרקע פרטית, עשינו כבר הרבה תהליכים כאלה, בעצם רוב אזורי התעשייה שמתוכננים לכפרים הדרוזים, הם באזור על קרקע פרטית, אז זה אמרתי לגבי רמת הגולן. לגבי הגליל, אז יש שני אזורי תעשייה שהייתי אומר שהם צריכים להיות 'אבן שואבת' לרשויות דרוזיות, זה אזור תעשייה בכרמיאל, כרמיאל מזרח, למעשה התוספת לאזור הקיים והאזור התעשייה השני, זה אזור תעשייה כברי, שני התהליכים האלה הם תהליכים שייקחו שלוש, ארבע שנים, זה לא קורה מחר בבוקר, אבל זה מניסיוננו אזורי תעשייה חזקים מאוד, הם לא באים על חשבון אזורי תעשייה מקומיים, חלק מהיישובים שאנחנו רואים אותם מצטרפים, למשל כמו ראמה, יש להם אזור תעשייה שלהם קטן, אבל אנחנו חושבים שאפשר פה באמת להגיע לחלוקת הכנסות נכונה יותר, טובה יותר ולעושר מרחבי גדול יותר עם החלוקה הזאת. מעבר לזה מתוכננים עוד שמונה אזורי תעשייה מקומיים, אזורי התעשייה המקומיים, בהמשך מושיקו ממנהל אזורי תעשייה, יוכל לרדת לפירוט ממש כפר-כפר, אבל אזורי התעשייה האלה, בגדול יש בהם כאלה שניתן לגשת למימוש עוד השנה, יש כאלה לפחות שלושה, ארבעה שעוד השנה ניתן לפעול - - - שהתכנון שלהם התחיל עוד קודם. סגן שרת הכלכלה והתעשייה יאיר גולן: התכנון התחיל עוד קודם, יש מס' אזורי תעשייה שמשך הזמן הוא קצת יותר ארוך, באזור של השנתיים ויש כמה מס' דומה של שלוש, ארבע שנים כדי להגיע לתחילת עבודה, אבל התכנונים, מה שהושקע בתר"ש הקודם, התכנונים בסך הכול הם נראים בכיוון הנכון, אז זה בהקשר הזה. אנחנו מינינו ממש לפני מס' ימים מנהלת חדשה למנהל אזורי תעשייה, נורית צוק, היא באה מהצפון, היא הייתה אחראית על מחוז הצפון של מנהל אזורי תעשייה. הייתה גם מנכ"לית אשכול. בחורה מצוינת. סגן שרת הכלכלה והתעשייה יאיר גולן: יש לה ניסיון עצום בתחום הזה, אני חושב שזה מינוי שהוא לבדו בשורה בכל הצפון, אבל בשורה גם לכפרים הדרוזים. יש גם כוונה בהמשך לדברים שאתה אמרת בדיון הקודם, לצרף בצוות הזה גם נציגים דרוזים מהיישובים?

העבודה נעשית כל כולה יחד עם הרשויות, אי אפשר לעשות פה שום דבר ללא הרשויות, מה גם שהקרקעות הן קרקעות פרטיות ברובן ולכן זה מחייב, מה שנקרא את ההסדרים של המועצה המקומית, למעשה בלי המועצות המקומיות אנחנו לא יכולים להתקדם מטר, אז זה ממילא נעשה, ונורית יש לה ניסיון רב בעניין הזה, אז אני חושב שיש גם פה בשורה.

סגן שרת הכלכלה והתעשייה יאיר גולן: סך הכול אני רוצה לומר שמעבר לכך שמושקע פה סכום נאה של כסף, אני חושב שהתהליכים מתקדמים מאוד מאוד יפה, אני אופטימי מאוד ביחס לאזורי תעשייה, אני חושב שיש פה בהחלט בשורה וצריך לראות שממשיכה ומתבצעת עבודה צמודה עם אנשי מנהל אזורי תעשייה, כדי באמת להוציא את הדברים אל הפועל והשלמה נוספת ואני אומר את זה כאן לך יושב ראש הוועדה, צריכה להיות פה השלמה מול משרד הפנים, כדי לוודא שכל השיוכיים וכל החלוקות, חלוקת רווחים מאזורי התעשייה האזוריים, באמת כוללת גם את הכפרים הדרוזיים, בהתאם להמלצות שלנו, אבל פה אני מדגיש, אנחנו יכולים להמליץ אנחנו לא יכולים לקבוע, אז צריך לראות שהעניין הזה נסגר בהמשך. זה עלה בדיון שהיו ועדות גאוגרפיות, איך מחלקים, גם את המשאבים, אני בכלל אומר שככל שהחשיבה תהייה אזורית, התכנון אזורי וחלוקה משאבים אזורי בהתאם למצב סוציואקונומי ומס' תושבים, אני חושב שתהיה הוגנות, אם נגיע לזה נבורך, אתה נשאר איתנו השר? כי חבר'ה מראשי הרשויות רוצים להתייחס, נעבור להתייחסות חברי כנסת, אז ענבר בזק, ברוכה הבאה שאת נמצאת איתנו, אחרי זה עלי בזום.

קודם כל מתנצלת הגעתי באיחור, אז לא שמעתי את עיקר הדברים - - אמר דברים חשובים. אז אני מברכת מאוד על המגמה. לגבי הדברים האחרונים שאמרת שהם חשובים, לגבי המשאבים, צריך לזכור שבפריפריה בעיקר כל הרשויות הן רשויות שהן מעוטות משאבים, בעיקר המועצות האזוריות, זאת אומרת צריך לזכור גם בחלוקה המשאבים עם כל הרצון לחלק, אז "לא לשפוך את התינוק עם המים" ואז לייצר מצבים שבהם מועצות אזוריות חולקות את המעט שטחי מסחר שיש להם ונשארות בלי. בעיניי הפתרון הוא כן לייצר עוד אזורים ולא לקחת את הקיים ולחלק אותו, שזה גם משהו שכבר נתקלתי בו, כן לייצר עוד אזורים, כן להגדיל אותו, אני יודעת שהמשרד מאוד עובד על זה. לא שמעתי אם הייתה התייחסות ספציפית לרמת הגולן, אני מוחרתיים שמה, אז גם פתרונות תעסוקתיים ליישובים שנמצאים ברמת הגולן, ישובים דרוזיים, יש שמה אוכלוסייה בעיקר נשים שלא יכולות לצאת מהאזור מבחינת תחבורה ציבורית, מבחינת נהיגה, זה מאוד חשוב, זהו אני אומרת אני כנראה קצת פספסתי וכל הכבוד למשרד, כל הכבוד על המהלכים וטוב שהוועדה הזאתי ככה דנה בזה, יכול להיות שאחרי זה יהיה לי תוספות, אבל זה יותר דברי פתיחה. תודה רבה לחברת הכנסת ענבר בזק, כן הייתה התייחסות של סגן השר לאזור תעשייה ברמת הגולן, יושב פה גם ראש המועצה ממסעדה, שנמצא איתנו, הם גם יקבלו את הזכות להתייחסות, בבקשה חבר הכנסת עלי סלאלחה. נשמע קודם את הדר וינטר גולן, שתשלים את הדברים של סגן השרה. שלום לכולם, הדר וינטר גולן ממשרד הכלכלה, אגף אסטרטגיה. אז באמת מבחינת החלטות הממשלה יש לנו שני צעדים מרכזיים שזה פיתוח של אזורי תעשייה שסגן השרה התייחס ומושיקו ירחיב בהמשך וגם פעילות של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. אנחנו פועלים לקידום יזמים ובעלי עסקים, גם בגולן וגם בגליל ובכרמל, נותנים שירותי ייעוץ למאות אנשים בשנה, בהתאם לתקציב שניתן לנו וגם נותנים הנחות בתוקף התקציב התוספתי שקיבלנו והנחות בשירותים שלנו וגם שירותים נוספים ייעודיים, אנחנו מתאמים את הפעילות יחד עם ראשי הרשויות וגם עם הרשות המרכזת. יש לנו מדדי תוצאה שאנחנו בוחנים אותם באופן שוטף לראות שגם כל מה שאנחנו עושים מביא בסוף לתוצאות שאנחנו רוצים לראות, בין אם זה מי שמשתתף אצלנו בקורס יוזמים עסק, אנחנו בודקים איזה שיעור מתוך המשתתפים באמת הקימו עסק והיעד שאנחנו מציבים הוא היעד הרוחבי של כל מי שמקבל סיוע בכל הארץ, זאת אומרת אין פה חלילה הקלות וכדומה. גם בודקים את הכמות של האנשים שמגיעים אלינו, גם אנחנו בדיוק בימים אלו מגבשים את המדדי תוצאה של מי שמקבל את שירותי ההדרכה אצלנו וזהו והתוכנית שלנו התחילה כבר בשנת 2021, אנחנו עומדים ביעדים הראשונים לפחות של יישום ההחלטה וממשיכים לעקוב לשנים הבאות. יש לי שאלה, קודם כל תודה על הדברים, גם על ההבהרה ויש לי שאלה, את אומרת סיוע לעסקים, העסקים הסיוע שלהם מקבלים אותו כשהעסק קיים, או שיש לו כבר היתר? כי אנחנו מדברים כאן על תכנון אזורי תעשייה ותעסוקה ומסחר, מבחינתכם ברמה האסטרטגית, האם יש בכלל לוחות זמנים שקבעתם לעצמכם? לאן אתם רוצים להגיע? אזורי תעשייה תוך כמה זמן אתם מסיימים עם היישובים הדרוזיים? אזורי מסחר ותעסוקה תוך כמה זמן אתם מסיימים? והאם חשבתם כדי לעודד עסקים להתחיל את התהליך של המענקים, או של הסיוע לעסקים, אדוני סגן השרה, עוד לפני, כלומר בתהליך ההקמה. כדאי שמושיקו

כדאי שהוא יתייחס לעניין הזה של אזורי תעשייה. אוקי, מאה אחוז תודה, מושיקו הוא הבא בתור. אני רק אתייחס בקצרה, לכל עניין אזורי תעשייה מושיקו יתייחס, לעניין האם מדובר על אנשים, בעצם יזמים שכבר יש להם עסק, אנחנו נותנים סיוע גם למי שכבר יש לו עסק וגם למי שחושב על הקמה של עסק ומתכנן ורוצה בעצם להתייעץ איתנו האם כדאי לו,

האם הוא צריך סיוע למימון, אז זה אנחנו גם נותנים סיוע במסגרת שירותי ה"מעוף". אוקי, יש עוד שאלה שהתייחסו אליה, היו בעבר, הרי על מה התעשייה הייתה, אגב כשעשיתי את העבודה בדיוק סגרו את כל המתפרות ואז בוקר אחד יש 3,000 מובטלות במגזר הדרוזי, לקחו את המתפרות העבירו אותם לרמת אירביד בירדן, אם אתה זוכר ונשארו גם המבנים עצמם כמו "פיל לבן" כלומר, מקום שהוא לא מנוצל, מה אני באתי והצעתי ואני חושב שכן תחשבו על זה, עד שנגמור את התכנון באזור התעשייה, לקחת את המבנים האלה ולהכניס לשם ולעודד הכנסה של מפעלי הייטק, אז התופרות היום באות כבר עם תעודת תואר שני מהטכניון ותואר ראשון מכל מיני מקומות, אז אולי את המקומות האלה, אני לא יודע אם אתם נכנסתם למיפוי, אבל אני מכיר שכמעט בכל יישוב יש מפעלים גדולים שנבנו בעבר, יש אולמות שיכולים לעשות להם הסבה, האם הנושא הזה נלקח בחשבון, לעשות הסבה של מבנים קיימים שהייעוד שלהם היה תפירה לתעשייה ומפעלי הייטק? אז אני חושבת שבכל הנוגע לתעשייה ניתן למושיקו להתייחס, הוא המומחה שלנו.

סגן שרת הכלכלה והתעשייה יאיר גולן: אני רק אומר שמרכזי ה"מעוף"

מתוקצבים ייעודית לאוכלוסייה הדרוזית בהיקף של מיליון לרמת הגולן וחמישה מיליון לשאר היישובים,

יש ביקוש, אנחנו חשים שאנחנו נותנים מענה טוב לביקוש ומענה מקצועי ומהיר, ובסך הכול אני מתרשם שהעבודה שהמענה שהיישובים הדרוזיים מקבלים במרכזי ה"מעוף" הוא מענה טוב, אני מזכיר שהיו כוונות לסגור בשפרעם, בסכנין, סכנין פחות נוגע לדיוננו,

נוגע בשוליים יותר, אבל נוגע בכל אופן גם אם לדיוננו, אז בשפרעם הוא נשאר על מכונו. אוקי, תודה, אנחנו נגיע גם למשה בהמשך, חבר הכנסת עלי סלאלחה, אז אמרתי קודם, אם לא שמעת אותי, אני מאחל לך החלמה, התגלית כחיובי, ואמרתי גם שאתה תמשיך להיות חיובי בלי קורונה. שלום, אחי, שלום. שלום וברכה. שלום, חברים, אני רוצה לחזור קצת אחורה ולבדוק את כל הנושא הזה של אזורי תעשייה, מסחר, וכל הסיפור הזה הוא סיפור כואב. לדרוזים כמעט ולא היו אזורי תעשייה ולא אזורי מסחר ותעשייה, ולכן היום אני דורש משהו בסגנון של קידום הנושא הזה במהירות, ולהביא את הנושא הזה שיאפשר לדרוזים תעסוקה ובעיקר תעסוקה לנשים ולבנות הדרוזיות. אמר ידידי וחברי מופיד בנושא המתפרות שנסגרו, בנושא האולמות שגם נסגרים לאט לאט, ויש מקום שבאמת אנחנו נביא את המקומות האלה למפעלי הייטק שיעסיקו בנות ובנים דרוזים בתוך הכפרים, זה בצד אחד. מצד שני, אני רוצה המועצות המקומיות הדרוזיות ו- - (שיבוש טכני בזום) אנחנו כנראה לא יכולים באמת להרים את הנושאים האלו לבד, ולכן אני מציע להקים צוות חשיבה אסטרטגי ותוכנית אסטרטגית שתנוהל על ידי אנשי מקצוע, לא על ידי ראשי המועצות ולא על ידי פקידים פה ושם, זה מה שעשו לדוגמה בכפר כמא, חברינו הצ'רקסיים, לקחו איזשהו גוף מומחה לדברים האלה, קודם כל לקחו גוף ערבי, הוא לא הצליח להסיר את כל החסמים הקיימים בתוך הכפרים שלנו ולכן הוצע להם לקחת איזשהו גורם שבאמת יכול לקדם, גורם יהודי, לא בגלל שהוא יותר טוב, אלא בגלל דברים אחרים והוא הצליח להקים להם אזור תעשייה מצוין. ואני פונה לחברי המועצות המקומיות שלנו יש לקחת גוף מומחה גוף של מקצועניים ולצאת לדרך בשיתוף פעולה מלא, ובכך אנחנו יכולים לשפר את הנושא הזה שקוראים לו אזורי תעשייה, מסחר בכפרים הדרוזים. לא יכול להיות - - (שיבוש טכני בזום), והתוכנית שעובד עליה ידידי וחברי יאיר גולן היא תוכנית נכונה שמתחברת גם לאזורי תעשייה בסביבה שלנו, ומה שאני יודע שבית ג'אן לדוגמה מתחבר לאזור התעשייה המזרחי של כרמיאל. אבל נשאלת השאלה, מתי זה נכנס לתוקף? מתי אנחנו נקטוף את הפירות של אזורי התעשייה המיוחלים? האם הממשלה הזו תמשיך עד אשר נקטוף את הפירות, או שהסיפור הזה יימשך לעוד הרבה זמן, ואנחנו מה שהיה עם פטין מולא בתקופה הקודמת, שנשארנו בלי אזורי תעשייה, בלי אזורי מסחר ומחכים לתוכנית החדשה שתקום. עכשיו, יאיר דיבר על מיליון ₪ ב"מעוף" לרמת הגולן, חמישה מיליון ₪ לדרוזים במדינת ישראל, אני אומר לך יאיר אלה הם סכומים קטנים שלא יכולים באמת להביא לקידום המסחר וקידום העשייה בנושא הזה אם זה ברמת הגולן ואם זה במדינת ישראל, אנחנו צריכים מעטפה מתקנת, להגדיל את הסכומים, לדחוף את הנושאים ולקדם את החברה הדרוזית שעמדה מאחור ומאחורי כל המגזרים האחרים לצערנו הרב. אני מאחל לכולנו הצלחה ומקווה שאכן הדברים יתממשו ויצאו לדרך בשביל רווחת וטובת הציבור והחברה הדרוזית בכלל. תודה רבה. תודה רבה על הדברים חבר הכנסת עלי, בטח יהיו תשובות כאן, לגבי התקצוב של ה"מעוף" הוא לא התקצוב שדובר, יש פה דבר חיובי מאוד מאוד שהתקציב של התוכנית הכלכלית הקודמת הוא נשאר והוא הנתח המרכזי 160 מיליון ₪, בתוכנית הנוכחית זה 30 מיליון ₪, אז אם באמת מחברים את שני הדברים, כפי שסגן השרה הציג כאן, אני חושב שזה באמת ברכה. אני אישית חששתי מהאובדן של התקציבים הקודמים, שזה הכסף הגדול, אז זה מבורך, תוסיף את זה ל"מעוף". אני חוזר ואומר השישה מיליון שהזכרתי זה רק לקטע הזה של הייעוץ של ה"מעוף", אני מדבר על 192.5 מיליון ₪ שהם הולכים לאזורי התעשייה, זה החיבור של הדברים וזה הכסף גם הגדול. יופי תודה, אנחנו עוברים למשה צייזלר, גם ממשרד הכלכלה להשלים לנו את הדברים, רק אם אפשר באמת בקצרה. ולאחר מכן ד"ר רמזי חלבי שיהיה מוכן לתת את החלק שלו, ואחרי זה יושב ראש הפורום וראשי הרשויות, בבקשה. שלום לכולם, קודם כל אני אתחיל ואפתח באמת שמדברים הרבה פעמים על אזורי תעשייה, אז חשוב לזכור שתהליך של קידום של אזור תעשייה הוא תהליך מאוד ארוך ובאמת החלטות הממשלה הקודמות תקצבו הרבה אזורי תעשייה, גם לתכנון וגם לפיתוח, אני תיכף קצת אמנה אותם, אבל אנחנו מחכים בעצם לתכנון התב"עות, תכנון תב"עות יכול לקחת שלוש,

גם חמש שנים, זה מאוד תלוי, ברגע שמאשרים את התב"ע אנחנו יוצאים לפיתוח של האזור, לוקח פרק זמן מסוים של בערך שנה, שנה וחצי עד שמכשירים את הקרקע לשיווק, כי אנחנו לא רוצים שהיזמים יגיעו לקרקע לפני שיש תשתיות, בסוף אנחנו פוגעים ביזמים, ברגע שהקרקע מוכנה, אנחנו מתחילים לעשות את תהליכי השיווק, תהליכי השיווק גם לוקחים זמן, אנחנו יודעים כמה זמן לוקח להקים בישראל מפעל, לצערנו, אבל אלה העובדות וברגע שהמפעל מוקם, אנחנו מתחילים מסיימים את האזור, משתמשים בתקציבים האחרונים של אזור התעשייה ומשלימים אותו ובעצם יש לנו אזור תעשייה מוכן, לכן שאנחנו מדברים על אזור תעשייה ומנסים להבין למה יש הרבה הרשאות באזורי התעשייה ולמה לוקח כל כך הרבה זמן לנצל אותם, צריך לזכור שתכנון והקמה של אזור התעשייה יכול לקחת עשר, 15 וגם 20 שנה כדי לאכלס אותו במלואו, שוב תלוי באזור התעשייה. מבחינת הסטטוס של אזורי התעשייה, אני אגיד שכבר היום יש לנו שמונה אזורי תעשייה שקיימים ברשויות, דליית אל כרמל,

מג'דל א-שמס,

המשרד עבד בהם. אנחנו מקדמים היום תב"עות בתשעה אזורי תעשייה - - - זה אזורי תעשייה, או תעסוקה ומסחר? כי לדעתי שכחת גם את חורפיש. אנחנו מדברים, משרד הכלכלה, גם ההחלטה הזאת מדברת על אזורי תעשייה. תעשייה, אוקי.

יש לך גם מיפוי אחרי זה לאזורי תעסוקה ומסחר? אזורי תעסוקה שפותחו במשרד הפנים, לא קשור אלינו.

גם משרד הכלכלה, אני נתתי דוגמה מחורפיש, כי באמת משרד הכלכלה בזמנו פיתח תעסוקה ומסחר וחשוב מאוד גם להתייחס לנושא של התכנון והוא צודק, בסופו של דבר אי אפשר להתקדם אם אין תב"עות ותב"ע, אם אנחנו התחלנו לתכנן את אזור התעסוקה בחורפיש ב-2015-16-17 וחברת דנה הנדסה בזמנו זכתה באזור תעסוקה ומסחר, בסוף גם החליפו עוד חברה ועד היום אפילו לא הפקידו את התוכנית, לכן אני חושב שמשרד הכלכלה פה יש לו משקל גם בתכנון, נכון אתם לא המשרד שמתכנן, אבל אתם אלה שמובילים את התכנון וככול שאתם תלחצו את משרד הפנים, את הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה ותגיעו אליהם ותאשרו את אזורי התעשייה ואת אזורי התעסוקה, אתם תטיבו עמנו, עם האנשים, עם האזרח הקטן, בסופו של דבר שנמצא שני מטר מגדר המערכת שמחכה שיהיה לו תעשייה.

אז אני אגיד על זה קודם כל על חורפיש אתה צודק, יש תהליכים מורכבים גם בנושא של תשתיות, בנושא של עבודה מול תוכנית מתאר, נתיבי ישראל, כל תוכנית והמורכבות שלה, אגב אני אגיד אנחנו עובדים בקשר מאוד טוב עם הוועדה המחוזית, יצא אפילו מסמך של הנחיות משותף שמדבר על הצורך באזורים המקומיים, ברשויות המיעוטים, בשילוב לאזורים הגדולים, תיכף נדבר על זה, אבל אני אגיד שמה שציינתי עד עכשיו זה אזורי תעשייה שכבר יש בהם אזורי תעשייה. עכשיו אם אני מדבר על אזורי תעשייה שמקדמים היום תוכניות,

אנחנו מדברים על תשעה אזורים, שלושה אזורים שמקדמים בהם הרחבה, שזה דליית אל כרמל, ג'וליס וראמה ועוד יש לנו שישה אזורי תעשייה חדשים שאנחנו מקדמים בהם את התכנון במע'אר, בעוספייה, בכפר כמא, בסאג'ור בחורפיש, ביאנוח ג'ת ואני אוסיף שבהחלטה הקרובה אנחנו רוצים לצאת, כמו שסגן השרה אמר, אנחנו רוצים לצאת להקמה של אזור תעשייה מרחבי ברמת הגולן, זה לגבי הסטטוס של האזורים. בכל האזורים האלה יש כמו שאמרתי, יש רשויות תקציביות ברובם רשויות תקציביות שמאפשרות גם המשך הקמה של תשתיות תומכות אחרי אישור התב"ע וגם התחלת פיתוח מייד כשיאשרו את התב"ע וככול שיתקדם הזמן ואנחנו נצטרך לתת תקציבים נוספים, זה יהיה מול מימוש, זאת אומרת ככול שתוכניות יתקדמו יותר מהר, וגם פה שהרשויות יסייעו לנו, ככול שהתוכניות יתקדמו יותר מהר, אנחנו נוכל לבוא ולבחון את התקצוב ההמשכי שלהם גם בהחלטה הקיימת וגם בהחלטת ההמשך. המטרה של התקציבים החדשים ב-716 ו-717 זה בעצם למנף מאמצים, לחזק מאמצים ובמקומות שאנחנו רואים שמתקדמים ויש תוכניות מאושרות לתקצב אותם. אני רוצה לדבר על מה שדיברנו על הנושא, דיברתם על הייטק ויש גם את הנושא של תעסוקה מקומית, עכשיו אנחנו מבדילים בין אזורים באמת מקומיים וכל האזורים שאנחנו מתכננים פה הם אזורים מקומיים, לבין אזורים מרחביים גדולים שאנחנו מתכננים בהחלטות אחרות ומהתקציבים של היחידה, צריך לזכור שאזורים מקומיים הם משרתים בראש ובראשונה לתעשייה מקומית, לתעסוקה מקומית, לחיזוק הכלכלה המקומית, אנחנו לא נגד אגב שיגיעו באמת מפעלים גדולים, לרוב ההיקף של הקרקע - - - סליחה, אתה לא צריך להיות נגד, אתה צריך להיות הגורם שמביא, מחבר את המשקיעים לשטח, ליישובים.

חד משמעית, אני אומר בסוף צריך לזכור ש- - - התפקיד של משרד הכלכלה לא מסתיים באזורי תעשייה.

אני אומר שאזורי תעשייה מרחביים גדולים, הרבה פעמים מפעלים שהם עתירי שטח, מפעלים שיש להם צרכים שהם דורשים אזור הרבה יותר גדול, עם תשתיות הרבה יותר רחבות, באמת נכנסים לאזורים המרחביים וכמו שסגן השרה אמר, אנחנו חושבים שחשוב מאוד שהרשויות יהיו שותפים בחלוקת ההכנסות של האזורים הללו, חוץ מזה אנחנו תומכים באזורים המקומיים וכמו שפרסתי את הרשימה, אנחנו מתקצבים אותם. אנחנו בהמשך בנושא של הקצאת קרקע באזורים האלה במגרשים של מדינה שאנחנו יכולים לשווק אותם, אנחנו יכולים לצאת בהם במסלולים ייחודיים לפי הוראת 62 שלנו. אחד המסלולים למשל זה סיוע לעסקים קיימים שלא נמצאים באזורי תעשייה ולאפשר להם להתרחב באזור תעשייה כמו שצריך, אפשר לסייע, יש לנו מסלול שמאפשר להרחיק מפעלים קיימים. יש לנו מסלול שמאפשר לקדם הייטק. מאחר ואני מניח גם שצופים בנו וראשי הרשויות גם נמצאים איתנו, היום יזם, ראש רשות יכול לפנות אליכם ולהגיד לכם: חברים יש לי מקום, אני מוכן גם לפטור אותו, לסייע לו בארנונה, מה שנקרא אם הוא יעסיק איקס עובדים, ימצא אוזן קשבת, אתם תוכלו לחבר לו מפעל שיבוא לעבוד שם? אנחנו במשרד הכלכלה ויש פה גם יחידות אחרות וגם על זה - - - זה אני הבנתי ממך, אבל אני חושב - - - אם אנחנו נותנים סיוע לעסקים והתשובה היא כן, אנחנו יכולים לסייע ויכולים לעשות ולצאת בפרסומים גם.

אבל תישאר איתנו כי בטח יהיו תשובות, גם יושב איתנו שרוצה לדבר, ראש המועצה, ד"ר רמזי חלבי ואני מבקש לעשות את זה קצר, שנוכל גם להתקדם. בבקשה ד"ר רמזי חלבי, לא יודע אם היית בהתחלת הזום סיפרתי - - - הייתי מהתחלה, אני איתכם, קודם כל אני מברך על הדיון הזה, ידידי מופיד, חבר הכנסת ואני שמח שהזכרת את שיתוף הפעולה ביננו בתחילת הדרך. אני אציין שלוש נקודות בקצרה. אחד, בהיותי ראש המועצה המקומית בדליית אל כרמל הייתי שותף על השותפות שלנו של דלייה ועוספייה באזור התעשייה מבוא כרמל, שיש לנו שם 30 אחוז, שזה גם נותן יצירת מקומות עבודה והגדלת הכנסות עצמיות לרשויות וכידוע השילטון המקומי במדינת ישראל הוא לא שוויוני, יש הרבה מאוד רשויות שהן חזקות ועשירות ובצד שני רשויות מקומיות אחרות, שלצערי חלק גדול מהיישובים הדרוזים נמנים עליהם, אין להם מספיק הכנסות עצמיות, זה נע סביב ה-30 אחוז לעומת 66 אחוז ביישובים חזקים יותר, אז זה נושא אחד. אני רואה שגולת הכותרת שלי בעשייה שלי כשהייתי ראש מועצה, זה השותפות שלנו באזור מבוא כרמל וזאת נקודה שאני רוצה לציין. דבר נוסף, דובר כאן על הייטק, אני משמש כיושב ראש ההנהלה של ארגון "צופן" שעוסק בשילוב האוכלוסייה הערבית, הלא יהודית בישראל בהייטק ואני יודע וסגן השרה יאיר גולן שהיום היו אצלו נציגים שלנו, המנכ"לים, אנחנו יודעים שהמשרד תמך באזורי תעשייה בנצרת, בכפר קאסם, בערערה ובאום אל פחם ואני חושב שצריך לשים בתוכנית העבודה פיתוח אזורי הייטק ביישובים הדרוזיים, אני חושב שזה חשוב, אפשר להקים שני מרכזים, אחד בכרמל ואחד בגליל ואני חושב שפה אנחנו יכולים לתת תרומה מאוד מאוד רצינית לרשויות הדרוזיות. אני חושב רק הערה לגבי האפשרות של להשפיע, כשאנחנו ביקשנו להיות חלק מאזור התעשייה מבוא כרמל, לא הייתה מוטיבציה גדולה אצל ראש עריית יוקנעם ואחרים לצרף אותנו, אבל ברגע שהמדינה נותנת 'אינסנטיב' לגבי הנושא הזה ואומרת גם השקעה בתשתיות, גם אזור פיתוח, אני חושב שזה משכנע את היישובים לצרף יישובים דרוזים לאזורי תעשייה קיימים, או לאזורי תעשייה חדשים. הזכרתם את נושא התעסוקה, היום בערך 43 אחוז מהנשים הדרוזיות נמצאות במעגל התעסוקה, המשימה החשובה שלנו זה להגדיל את אפשריות התעסוקה לנשים דרוזיות במרחבים הקרובים, או בתוך היישובים, או במרחבים הקרובים וכמובן לדאוג לתעסוקה לחיילים המשוחררים ואני חושב שזה דיון מאוד מאוד חשוב ואני שמח לשמוע שיש השקעה בכיוון הנכון, אבל צריך לממש את זה בדרכים הנכונות. אני כמובן אשמח לשתף פעולה, גם כראש ראשות לשעבר, גם כיועץ אסטרטגי במרכז השילטון המקומי וגם כיושב ראש ארגון "צופן", אני לרשותכם. תודה רבה, ד"ר רמזי חלבי, גם שכחתי להזכיר שהיית ראש הרשות. הכול בסדר. כרטיס עבודה מלא. ג'בר חמוד, יושב ראש פורום ראשי הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות. יש לו בעיה טכנולוגית. בעיה טכנולוגית, אז אנחנו נעבור לשמוע את ראש המועצה במסעדה.

ראש המועצה במסעדה שנמצא איתנו כאן. טוב שלום לכולם, הדיון הזה הוא מבורך, הגיע הזמן והיושב ראש, כל הכבוד על היוזמה, אדוני, סגן השרה, חברי כנסת שנמצאים כאן. אני רוצה לדבר רק כמה מילים על מסעדה עם אזור התעשייה, אני הייתי ראש המועצה במסעדה שבע שנים מ-2009 עד סוף 2015, באותם שנים תכננו ואפילו אישרנו את אזור התעשייה להתחיל לבנות את אזור התעשייה, לצערי, בחמש שנים שהיו לי הפסקה, הנושא הזה קצת נתקע, הנושא של אזור תעשייה מסעדה זה בערך כ-50-55 דונם שנמצא בתוך מסעדה, חלק הראשוני שלו יזם מקומי שחלק מהאזור שלו, בנה שם תחנת דלק ובנה בניין גדול שהוא משכיר אותו לכל מיני יזמים אחרים, אבל כל אזור התעשייה למעשה מחולק, הוא מתוכנן, אבל לא בתכנון מפורט, חסר את התכנון המפורט שזה לא אמור לעלות הרבה וכמובן ביצוע, פתיחת צירים, כבישים - - - אתה אומר נסיים את התכנון, צריך גם תקציב לביצוע ולתשתיות. ולכן אני אומר זה כבר נמצא לביצוע, התכנון חלק קטן נשאר שמה לרדת לתכנון מפורט כדי לבצע, אבל יש לחץ מהתושבים, חלק מהם בעלי הקרקעות שיש להם עסקים בתוך היישובים, שהם מבקשים בואו תסדרו לנו, תפתחו לנו צירים כדי שנוכל להתחיל להעביר את העסקים מתוך היישוב לאזור התעשייה. אני חושב שזה כבר צריך לקדם את זה בכל דרך אפשרית וזה מעשי מייד, זה מאושר כבר אזור התעשייה, עכשיו דיברתי גם עם הוועדה, הכול מאושר, רק המשך תכנון קטן וביצוע. מצבך טוב ואנחנו יכולים לסייע לך וגם סגן השרה יצטרף בטוח. זה לא בשמיים, אבל אפשר לעשות את זה מיידית.

משהו לראשי הרשויות, אני יודע שהיום כולם עסוקים להיות בזום שעה-שעה וחצי, ואתם גם עסוקים אגב, זה טוב יותר מאשר להגיע יום שלם לפה, אז מי שנמצא איתנו אנחנו נעלה אותו, מי שיצטרף בהמשך גם כן יעלה, הכוונה שלי שכל אחד יכול לדבר, כי בעבר לא כולם הספיקו לדבר, גם שלחו לי הודעות. אני מאוד מקווה שנצליח באמת לתת לכולם את האפשרות גם להתייחס ומי שלא יכול נחזור אליו ונתקדם. יושב ראש הפורום איתנו? אני מראש מתנצלת שאני צריכה לצאת. בסדר גמור, מילה לזכותך כל הזמן עם היד על הדופק וכל הכבוד את שותפה מלאה לתהליך. יושב ראש הפורם ראשי הרשויות ג'בר חמוד, בבקשה. אוקי, נעבור למועדאד סעד, אחריו יאסר וראדי נג'ם, ראדי רצה גם להתייחס שסגן השרה נמצא פה. ראדי בבקשה.

מברך באמת על עצם קיום הדיון החשוב הזה, אבל עם כל חבריי שהתייחסו באמת נעם לי לשמוע, אבל צר לי שאף אחד לא הזכיר את בית ג'אן,

תושבים, ואנחנו מתוכננים לפי תמ"א 35 ל-20 אלף תושבים וכולם פסחו, אבל אני מברך שכולם יש להם אזורי תעסוקה, תעשייה, למעט בית ג'אן, לא יודע למה. ההכנסות היחידות שיש לי זה ארנונה במגורים, שכולנו יודעים שזה לא כלכלי, על כן אני מצאתי קרקע, דיברתי, מאז היבחרי לרשות המקומית, יש המון מכתבים במשרד הכלכלה, כולל דיון שם, וביקשתי במלוא הרשויות שיעבירו לי איזה שני מיליון ₪ על מנת לבחון התכנות של אזור תעסוקה, או תעשייה. מה קורה היום כל איפה שיש מסגריות, מתפרות, נמצאים באמצע שכונות המגורים, ואנחנו רוצים להוציא את זה החוצה, ויש מקום, איתרתי מקום, אני יודע שאם יהיה רצון לכולם ובאמת ידחפו ביישוב הנהדר הזה אפשר להקים, מה הבעיה, 150-200 דונם מתוך 114 אלף דונם משמורת טבע, איפה אנחנו, אני לא יודע אין לי תשובות לאנשים. היישוב הכי משכיל בעולם, מקום ראשון בבגרות, ותודות לחבר הכנסת ידידי, עלי סלאלחה שדיבר לפני, יש לאחוז האבטלה בעיקר נשים הכי משכילות במדינה בבית ג'אן,

אפילו אנשים נלחמים להחליף מורה שיוצאת לחופשת לידה שלושה חודשים. חבר'ה,

בגלל כל מיני גורמים שמדובר על בית ג'אן, אז כולם נרתעים, כולם לא. הכאב ברור, הנקודה ברורה ראדי, אתה מדבר מדם ליבך.

אני אומר לך ידידי וחברי ומפקדי גם מופיד, אי אפשר לפסוח על היישוב הזה, לא רוצה להשתמש בביטויים לא נעימים ולנצל את ההזדמנות, היישוב ששכל הכי הרבה מבניו, כולם שמים אותו בצד, וואלה לא, לפי התורה לא, אז אני בזכותי להילחם על יישוב בית ג'אן, הוא מרחב במרכז היישובים, דיברו על חוק החשמל,

שיהיה חשמל קודם כל בבית ג'אן, כל עשר דקות יש הפסקת חשמל, אז לפני שנחבר בתים לחשמל, שיהיה חשמל, יש כניסה ויציאה אחד מאז שעבר נפוליאון לכיוון עכו, שכחו אותנו, לא יכול להיות שנמשיך בצורה כזו, לא ייתכן, קרקע יש, מישהו אומר אין קרקע הוא טועה, נכון, בייעוד בלגן, אבל קרקע יש במקום הכי נגיש. אני אחראי להביא 150 דונם, 200 דונם קרקע, אבל בבקשה בוא. אדוני ראש המועצה, המסר ברור, הנקודה ברורה, אני חייב כאן גם להבהיר, לא בדיוק לתקן,

נעשה הבחנה, אזורי תעסוקה ומסחר, אני חושב ואני יודע שסגן השרה כן רשם את זה, אתה צריך שיהיה לך אזור תעסוקה ומסחר בתוכנית המתאר הכוללנית לטובת מסחר ולטובת תעסוקה מה שאמרת, חד משמעית, לגבי תעשייה - - - 200 דונם, אין לי בתוך מה שהציעו, אפילו למגורים לא נתנו תשובות - - - דקה, דקה - - קח אותי כיועץ שלך,

עלא ראסי. יפה, עכשיו לגבי אזורי תעשייה, אזורי תעשייה הרי כשדיברנו על האזוריות, בית ג'אן, חורפיש והצטרפו אליה עוד כמה יישובים שהצטרפו לאשכול גליל מערבי, אזור התעשייה שמומן, גם בחלקו על ידי תוכנית 959 בכברי יש לבית ג'אן חלק, יש לבית ג'אן, הוא עוד לא קם, יהיה לך חלק, אתה מתוכנן - - תן לי תעשיין או אחד שיסע 30 ק"מ, 40 ק"מ שיהיה לו משתלם, לא יהיה, אף אחד לא ייגש לשם. אז אני אומר שאתה צריך שיהיה לך, ותעבוד על זה שיהיה לך אזור תעשייה, ואני אומר לך, אתה יודע מה - מתחייב, בשם סגן השרה, כי משרד הכלכלה לוקח את הפרויקטים האלה ומקדם אותם, מה שאתה צריך שיהיה לך בתכנון המתארי שלך, אזור שמיועד, שמאושר על ידי רשויות התכנון, לא רשויות של משרד הכלכלה, כשהבאת את התוכנית הזאת, משרד הכלכלה יצטרף, כמו שעשה את זה בעבר, יודע לעשות את זה, כמו שאמר סגן השרה, יש תקציב, אני מציע שנתקדם, בואו נעבור ליאסר ג'דבאן. תודה רבה. תודה תמשיך להיות איתנו. יאסר ג'דבאן, בבקשה, שלום יאסר מה נשמע? שלום לכולם, צוהריים טובים, ברכות על כל הוועדה ועל כל מה שאתם עושים ואני שמח מאוד שמדברים על אזורי תעשייה ופיתוח. ולך יש אחד כזה. ולשמחתי יש לי אזור תעשייה ואזור תעשייה כסרא סמיע שותף לשתי מועצות, כסרא סמיע ופקיעין, לשמחתי שיש את אזור התעשייה ולצערי אין פיתוח. באזור תעשייה כסרא סמיע, חברים כמעט 105 מגרשי תעשייה מ-2000 התחילו את התב"ע ויש תב"ע ויש תכנון ויש הכול, מתוך ה-105 נכון להיום שבעה מפעלים עובדים, 26 בשלבי היתרים ובנייה, השאר לא קיים. אני רוצה להתייחס לכמה נקודות, נפגשנו עם סגן השרה, האלוף במילואים חברינו יאיר, גם בבית ג'אן וגם בכמה מקומות, אבל חברים באמת, יש רצון לעזור, אבל העזרה כנראה רחוקה. אני רוצה להתייחס לכמה נקודות, הנקודה הראשונה אנחנו פריפריה, מועצה חלשה, אוכלוסייה חלשה, יזמים חלשים, הלכו והכניסו הוראת מנכ"ל 6.2, הוראת מנכ"ל זה הערבות בנקאית תמורת מגרש שאתה רוכש, היום אין ביכולתנו כפריפריה ותושבים חלשים לממן פיתוח לפני שאני מתחיל לסבסד ולקטוף את הפירות של המפעל, כל דונם שמקבלים במגרש 500 אלף שקל, אין מגרש פחות משני דונם, זה מיליון ₪, מישהו מהיזמים מהעסקים הבינונים, או בתוך היישוב להוציא אותו החוצה לאזור התעשייה לא יכול לעשות את זה, מאיפה המימון מיליון ₪, ערבות בנקאית נחזיר לך בשלבים. הוראת המנכ"ל דיברנו על זה בעבר עם רן קיוויתי, זה מחטף קשה מאוד שניצלו אותו בממשלות מעבר, בהחלפת שרים צריך להיכנס לעומק הקורה, זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, תוכנית תלת-שנתי 21-23 יחד עם המנהלת ועם משרד האוצר ועם אגף תקציבים באוצר ישבו ביחד על הצרכים ועל הבעיות, לצערי, נכון שיש לי אזור תעשייה, היה לי מכרז, יש זכיין, יש לי מכרז ויש זכיין לפתח את הצד המערבי, מבשרים לי,

בוטל המכרז, אין תקציב - - - מי מבטל מכרז כזה? משרד הכלכלה, רן קיוויתי לפני שסיים את התפקיד ב-31 לינואר השנה מקבל החלטה לבטל את המכרז ולהעביר את הכסף למקום אחר וזה ממקור מוסמך מתוך המשרד, אז איזה פיתוח אזורי תעשייה? איזה קידום תעשייה? איזה מסחר? חברי וידידי, גם מופיד וגם יאיר וכולם, אז המנהלת שהתוכנית שישבו עליה, איפה המנהלת, אני עם מנהלת רק בזכות המנהלת הקמתי שבעה מפעלים, המנהלת אמורה לתקצב אותם ממשרד הכלכלה על בסיס תוכניות חומש, שלוש שנים אני בפקיעין, על חשבון החינוך ועל חשבון התשתיות בתוך היישוב, מה אומרים לי,

צריך לבחון הוראת מנכ"ל חדשה למימון המנהלת, ריבונו של עולם, איפה הייתם, הכסף צבוע. בוא נהיה ממוקדים, אני מבין שאין לך תקציב להמשך קיומה של המנהלת של אזור התעשייה. כן ועכשיו משרד הכלכלה אומר לי, רוצים לבחון הוראה חדשה. משרד הכלכלה פה, תיכף נשמע אותו, אתה תציג את הבעיות כדי שנוכל להתקדם. פיתוח אזור תעשייה פרטיים, חבר'ה היום משרד הכלכלה בידיעה, או בתפיסה רוצים לפתח, בואו נשווק, תמורת השיווק אנחנו נעשה את הפיתוח ואנחנו לא מפתחים באדמה פרטית, מישהו התבלבל כאן, הפרטי בכסרא, סתם דוגמה הפריש מהשטח הפרטי שלו דרכים, שטח ירוק, מעל ומעבר על מנת שישתלב באזור תעשייה, עכשיו באים ואומרים לי לא, אנחנו לא נפתח אצלך, אבל זה היה בתוך המכרז, מה השתנה? איזה מדיניות, איזה תפיסה, למה לחנוק? למה לגרום עוול? אז אני חושב גם בהוראה החדשה התלת שנתית, 21-23 הכניסו שם סעיפים על פיתוח אדמה פרטית באזורי תעשייה, חבר'ה זה בדיוק להגיד לנו אנחנו לא מפתחים, אין דבר כזה, לא יכול להיות מצב כזה, מופיד, יאיר, לא ניתן לעשות את זה, לא יכולים לפתח אזור תעשייה באדמה פרטית, כמו שסבסדו בעבר יסבסדו גם עכשיו, אחרת אין אזור תעשייה. הנקודה הנוספת הימנותא - - - וזו נקודה האחרונה יאסר, תתכנס בבקשה. הימנותא, כן. הימנותא, מי לא אישרתי,

עם מי לא דיברתי, יש לי באזור התעשייה 23 דונם מגרשים של הימנותא, הימנותא לא מוכנים לעשות עסקה עם רמ"י, משרד הכלכלה לא יכול אמינותה, חבר'ה מה אני יכול לעשות עם השטח בלב אזור תעשייה לא מפותח, הימנותא לא מוכנים לפתח, לא מוכנים להשכיר,

ראש אטום, איך אני אתקדם? אם זה פיתוח, אם זה תעסוקה, אם זה העסקה, אם זה כלכלי, אז אני לא יודע. הנקודה ברורה, אני גם אתייחס לנושא של הימנותא, כי הנושא באמת מורכב עם נושא הימנותא, יש עוד דברים יאסר? הנקודה האחרונה ובזה אני מסיים,

רמ"י עושים מעל ומעבר, לא צריך לשבח, אבל שיזם זכה במגרש באזור תעשייה, לקח לו חמש שנים לא בנה, צריך להעיף אותו לכל הרוחות, אני כמועצה מקומית אין לי השפעה, המינהלת אין לה השפעה, צריך להגיע למצב,

יזם קיבל, תוך חמש שנים לא עשה, חביבי ביי ביי, לך תחפש את החברים. אז מה קורה היום, הולך לרמ"י, משלם 50 אלף שקל,

תקבל עוד שנתיים, אבל אני כמועצה מפסיד, איפה הארנונה? איפה הפיתוח? איפה המפעל? איפה התעסוקה? חבר'ה. הנקודה מובנת יאסר, תודה. תישארו איתנו, כי מושיקו יתייחס לכל הנקודות האלה, גם המורכבות של רמ"י, גם המורכבות של הימנותא, הימנותא נוצרה והייעוד שלה לעשות הצרחה מול רמ"י, אנחנו לא נדבר על זה כרגע, אבל תיכף נשמע ממשה תשובות, רק אל תתנתקו. אורי אילן איתנו?

שהוא יושב ראש הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, הוא עושה המון בתכנון, משקיע הרבה, והוא גם חסיד התכנון האזורי,

צוהריים טובים לכולם, תודה על הדיון. בראש הדברים אני רוצה להגיד שאנחנו מדברים היום, הגענו למצב אחרי כמה שנות עבודה שאנחנו מדברים באותה שפה עם משרד הכלכלה, ציין את זה משה מקודם ואני רוצה מהצד שלי להדהד את

או עם קשר למה שאמרתי מקודם, למימוש הנמוך שיש באזורי התעשייה, אנחנו עם רמ"י ועם מנהל אזורי התעשיות כרגע מקודמות תוכניות הרחבה לכל אזורי התעשייה המרחביים במחוז צפון, מהיישובים בדרום ועד דלתון וקריית שמונה וצחר בצפון וכברי הוא האזור האחד שאנחנו הסכמנו כל הגורמים האלה שציינתי עם משרד הכלכלה לפתוח אזור חדש. ונלקח בחשבון הפרמטר של השילוב של היישובים הדרוזים כמו שדיברנו? מופיד, אולי זה לא יהיה פופולרי להגיד, אבל אנחנו לא מבדילים, אנחנו מסתכלים על האזור, בכל האזור יש יישובים דרוזים וערבים ויהודים, יש גם ישובים יהודיים עניים ויש ישובים דרוזים - - - לא לשם אני מכוון, אורי אנחנו מכירים לא יומיים, אנחנו מכירים הרבה זמן.

אני מכיר את השיטה שלך, אנחנו יושבים כאן בוועדה שעוסקת בפיתוח של היישובים הדרוזים והצ'רקסיים, אני כאיש של הצפון לא מסיר אחריות מהפיתוח של הצפון, יאיר מכיר את העמדות שלי, לא מסיר את האחריות שלי מהפיתוח של יישובי קו העימות, אני לא מסיר את האחריות שלי מהחיזוק של החקלאות בצפון, אלה לדיונים אחרים. למה אני אומר את זה, כי אני מכיר גם את תפיסת עולם שלך, תפיסת העולם האזורית שלך אומרת שלוקחים בחשבון גם את היישובים הדרוזים והצ'רקסיים, נתתי תשובה במקומך. משפט מסכם אורי. אוקי, אז אני אומר ככה, בנוסף על אחת כמה וכמה שקשה לממש את אזורי התעשייה על קרקע המדינה והזכירו את זה פה גם זה נקודה שאנחנו שמנו את זה בתוכנית החומש, גם של היישובים הערביים וגם כנושא ממש מרכזי בפרק התעסוקה בתוכנית האסטרטגית של קידום ופיתוח ומימוש אזורי תעשייה ותעסוקה על קרקע פרטית, כמו שאנחנו עושים את זה היום, המדינה עושה באמצעות משרד השיכון ורמ"י, תכנון מפורט וקידום ותשתיות על קרקע פרטית למגורים, אותו הדבר, עכשיו משרד הכלכלה בקדנציה הקודמת, המנכ"ל הקודם, משה אולי יכול לעדכן פה, הוא בעצם הסכים, הוא התניע פיילוט באזור תעשייה בתוכנית מאושרת בין משהד לכפר כנא, כדי לראות איך זה עובד, אני לא יודע איפה זה עומד היום, אני חושבת שאשכול קידם את זה, משרד הכלכלה, אני מאוד מקווה שאנחנו נמצא איזה, שתוקם איזה קרן לפיתוח שאפשר יהיה לממש את זה ואחר כך מההיטלים ומכל הדברים האחרים אפשר יהיה להחזיר חלק מהכסף, או את רוב הכסף לקרן וככה ליצור איזה תנועה, כי זה לא מספיק לתכנן, אנחנו יכולים לצבוע בסגול את כל הצפון, אין מזה ארנונה ואין מזה כסף. ועוד הערה אחרונה, לצערי הרב, התמריצים ליזמים להגיע לחלקים הרחוקים של המחוז, לשולי המחוז, הם בדיוק אותם תמריצים שיש להם בשביל לבנות מפעל ביוקנעם, מאז התמריצים שניתנו ליוקנעם בשנות ה-90 לא התעדכנו התמריצים האלה, ואני קורא למשרד הכלכלה לבחון שוב גם את נושא התמריצים ליזמים, במיוחד לתעשיינים להקים את המפעלים שלהם באזורים היותר מרוחקים במחוז. תודה רבה ובהצלחה. אגב, אני ככה גם להערה מה שנקרא, אני מקדם חוק לגבי העדפת מפעלים בפריפריה. מצוין, טוב מאוד. הצעתי כבר את הצעת החוק הזאת כדי באמת להריץ. עבדאללה חיראלדין איתנו, ראש המועצה חורפיש, שאצלו גם כן, התחלנו בתכנון אזור תעסוקה ומסחר, משום מה גם נתקע. שלום לכם. שלום חורפיש. תודה רבה על הפגישה ועל הזום הזה. את האמת יש לנו אזור תעשייה הרבה חסמים, צריכים את המימון בשביל לעשות את הפיתוח. לפי מה שאנחנו שומעים יש דילמה בין אזור תעשייה אזורי, לבין אזור תעשייה פרטי, אנחנו רוצים אזור תעשייה איכותי, מפעלים איכותיים, להפעיל את האנשים, להוסיף את ההכנסה של החיים שלנו, אנחנו לא רוצים אזור תעשייה לעשות בזה מסגרייה וחנות ודברים כאלה, למה לא להגדיל את אזור תעשייה בתפן והוא ישרת את כל האזור, גם בפקיעין וכולם ביחד וחלוקת ההכנסות לכולם ואזור תעשייה איכותי ויפה וכל הבנים והבנות שלנו באזור יעבדו שם, זו ההצעה שלי ובבקשה גם כן את התקציב לפתח את האזור תעשייה הפרטי שלנו, זה צריך להפריד בין זה לזה, אני בעד שהם ביחד. אתה מתכוון לאזור תעסוקה ומסחר, אם אני רואה נכון מחסן יושב לידך? כן, כן. אז המהנדס מחסן מכיר את זה. אתה מדבר על אזור תעסוקה ומסחר, התוכנית הזאת התחילה עם דנה הנדסה, אחרי זה העבירו לחברה אחרת, אני מאוד מקווה שהדיונים האלה יאיצו את התכנון, כי אתם צריכים את התכנון. לגבי אזורי תעשייה, מה שאני יודע חורפיש שותפה באזור תעשייה כברי שמתפתח ויש תוכנית שצריכים לפתח אותה, אזור תעשייה, או גן תעשייה, בין חורפיש, פסוטה צריפנו גם את בית גאן ומעלה יוסף, ארבעת הרשויות האלה מכירים ביננו לבין אלקוש במשבצת של אלקוש, צריך רק לקדם את זה. אני מציע ליישוב שלי חורפיש, מאחר ואני בקיא בתוכניות, לנצל את ההזדמנות הזאת שאנחנו כאן, שסגן השרה רוצה להאיץ את התכנון, אלו תוכניות קיימות ולקדם אותם, אבל אתם ברמה של הרשות, באמת, בבקשה, ללחוץ על הדוושה באזור התעסוקה והמסחר כדי שאפשר יהיה להתקדם, בסדר, תודה רבה. כן מחסן. מחכים הרבה זמן אחרי משרד הכלכלה על מנת לממן לנו את שאר התכנון, כי אי אפשר לתכנן חצי אזור, אתה מכיר את הבעיה.

אתם יודעים להעריך כמה כסף אתם צריכים לסיים את התכנון? תעבירו אלינו אחרי זה לוועדה, אנחנו נדאג, כי תקציב כסף במדינת ישראל יש, צריכים רק לדעת לקחת אותו, אז תעבירו לנו בבקשה כמה כסף השלמת אזור התעשייה תעסוקה ומסחר צריך כדי שנוכל לטפל בזה. תודה רבה עבדאללה, תמתינו איתנו. נעבור לג'בר חמוד, יושב ראש הפורום, איתנו? לא שומעים אותו, אני מבקש מג'בר שימשיך לנסות כי חשוב לשמוע אותו, בראייה של ראשי הרשויות. טל שקד, בבקשה, מרכזת בכירה באגף הגליל, ומייד אחרי זה מג'יד מסאלחה שיהיה בכוננות, כן בבקשה טל.

טוב, אז אני נציגה של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל. היית איתנו לאורך כל הדיון? כן, הייתי איתכם לאורך כל הדיון, שמעתי את הדברים. בגדול בכל מה שקשור לתעסוקה ומסחר, אז באמת אנחנו שותפים בהחלטות ממשלה וברגע שבאמת יהיה משהו רלוונטי אז אנחנו בתמונה, אנחנו מודעים לכל האתגרים ברשויות. הפרויקטים שאנחנו תומכים בהם קשורים לתעסוקה ומסחר, לא בדיוק אזוריים, אלא פרויקטים נקודתיים, כמו הקמה של האבים, מיזמים כלכליים, זה בגדול. כרגע חוץ מזה אם יש עוד דברים שאנחנו צריכים ככה לדעת, או לתת לכם את התשובות, אני אשמח לרשום, לקדם את זה. את יכולה להגיד לנו כמה מרכזי גרפים כאלה מתוכננים, או שאת אומרת בגדול שיש, או שיש תכנון, לאן אנחנו רוצים להגיע עם זה?

אז תכנון כבר אין,

זאת אומרת הייתה הקמה, יש 12 האבים שנמצאים בכל אזור הגליל, מתוכם יש לנו כרגע אחד של החברה הדרוזית במע'אר, לא מתוכננים לקום עוד, אני אגיד את האמת, במיזמים כלכליים - - - לא משמח אותי,

במיזמים כלכליים, גם יש לנו מיזם כלכלי במע'אר, זה מתוקף 'קולות קוראים' כמובן שהרשויות היו יכולות להגיש - - ראשי הרשויות שומעים אותך, את אומרת לראשי הרשויות שיגישו ל'קולות קוראים' להאבים? לא, לא,

אמרתי שזה נעשה, אוקי, אמרתי שזה נעשה, זה מה שיש כרגע בכל הקשור ליישובים הדרוזים והצ'רקסיים, לא אמרתי שאפשר להגיש עוד. הבנתי, אוקי, הנקודה ברורה, תודה רבה. שלום מג'יד מסאלחה. צוהריים טובים לכולם. טוב לראות אותך, הרבה זמן לא התראנו.

מה עניינים? מג'יד,

מי שלא מכיר, אתה עדיין ברשות לפיתוח הכלכלי.

הייתה תקופה שלרשות לא היה מנכ"ל, בתקופה שאני הייתי יושב ראש הפורום ומג'יד היה משענת אמיתית ליישום החלטת הממשלה 959 וככה אני זוכר אותך ואני מקווה שתמשיך להיות המשענת האמיתית,

מג'יד. כן,

האשם חסן, ראש הרשות לא יכול בגלל סיבות אישיות, כמו שהוזכר כבר, אנחנו שמנו ב-959 בתוכניות קודמות תקציבים על סך כ-160 מיליון ₪ שבינתיים עובדים על זה, יש לנו בקנה הרבה תוכניות הרחבה שהרחיבו חלק מאזורי התעשייה המקומיים, בהחלטה הנוכחית אנחנו שמנו סכום לא מבוטל של 25 מיליון ₪ לשנתיים. אנחנו שמענו את כל הטענות בכל הסוגיות, אני חושב שחלק גדול מהטענות מאוד מאוד מוצדקות ומצריכות באמת מעורבות ממשלתית שלנו במשרד הכלכלה וזה יטופל. אני רוצה להעיר הערה לגבי אזורי תעשייה מרחביים, אנחנו בזמנו התייחסנו לעבודת המטה שמשרד הפנים הביא ומשרד הכלכלה עשו וכל הנושא של התפיסה האזורית ואנחנו כתבנו גם נייר עבודה שלחנו אותו לאורי אילן. הגישה שלנו היא שהתפיסה היא בסדר, ככה צריך להיות, אבל מה אסור להתעלם מצרכים בשטח שזה קודם כל פינוי מטרדים בתוך היישובים עצמם ולכן התפיסה האזורית לא אמורה לבטל את התפיסה היישובית של פינוי מטרדים, לכל הפחות ובתי מלאכה כאלה ואחרים שכן מצריכים טיפול מקומי ולא מרחבי,

שתיים, המדיניות הממשלתית, לצערי הרב לאורך השנים, כאילו,

עושים אזור תעשייה מרחבי, אבל שבאים עכשיו לייצר שיתוף פעולה בין היישובים כדי לבצע חלוקת הכנסות, אין לך בעל בית ברמה הממשלתית,

אורי דיבר על איזשהו כיוון נכון ואני חושב שצריך לשפר את הכיוון הזה, שבצד אחד אתה כן מוביל אזוריות, מצד שני אתה צריך להבטיח ליישובים הקטנים, במיוחד יישובי המיעוטים חלוקה, אבל חלוקה הוגנת, כי רוב ההצעות היו של החלוקה באזורי תעשייה מרחביים,

זה חלוקה על התוספות זה לא חלוקה על כל אזורי התעשייה, במקרה הטוב.

זה לא בחצר של אורי, אורי מדבר על תפיסה אזורית, אנחנו ככה, לידיעה, לא להשכלה כללית, אתה מכיר את זה, בדיון בוועדת הפנים על הגבולות של הוועדות הגאוגרפיות וחלוקת ההכנסות, דיברנו על זה ודיברנו על הצורך בחלוקת הכנסות שתהיה פר תושב אזורית כמובן, פר תושב ופר מצב סוציואקונומי, ללא קשר לגבולות הגאוגרפיות של היישוב, אם נגיע לשם מצבנו טוב.

אם צריך עוד תקציב לפיתוח של אזורי תעסוקה ומסחר ואזורי תעשייה שנוגעים ליישובים הדרוזים, אני לא מדבר אזורים, אזורים זה לכל האזור, זה לא מקצה תקציב, האם אפשר דוגמה, אזור תעשייה בכסרא סמיע למנהלת שלהם, האם יש מצב שיהיה אפשר, האם יש מענה? יש מענה למנהלות אזורי תעשייה. ויש אפשרות, אני לא השלמתי את השאלה,

יש אפשרות להסטה תקציבית כדי להשלים את התכנון, כי בסך הכול, אם אני מסתכל בגדול, כי אתה בתוך התוכניות הכלכליות, גם הקודמת, גם ההמשכית וגם הנוכחית ומדובר כאן על 160 מיליון ₪ ב-959 שלא נוצל, אתם הוספתם כאן בתוכנית הכלכלית החדשה עוד 32 מיליון ₪, אם יהיה צורך בעוד תקציב כדי להשלים את התכנון, כי הבעיה זה התכנון ברגע שסיימנו את התכנון, את המפעלים, משרד הכלכלה ומי שאמון על זה המנהלת שקיימת כאן, יכולה להביא את המפעלים, זה השאלה המרכזית אליך, האם יש אפשרות להוסיף תקציב במידה ויש צורך? בטח שאפשר. אוקי, תודה רבה, קיבלתי תשובה. אנחנו נתכנס לסיכום, עבדאללה סלומה. אם אפשר להעלות שוב את מושיקו. כן, אנחנו נכנסים לסבב סיכום, רק עבדאלה סלומה, ראש הוועד בעין אל-אסד, קצר לפני הסיכום, אחרי זה מושיקו, אחרי זה סגן השרה ונתכנס לסיכום.

צוהריים טובים ואני רוצה להודות לכם, במיוחד ליושב ראש, על היוזמה המבורכת הזאת. בעין אל-אסד לצערי, אין לנו אזורי תעשייה ומסחר, יש לנו מקום אחד ששמה בנוי איזה בית בד אחד שזה היה מלפני 1987, אבל נכון לעכשיו אין לנו אף מקום, אף שטח. יש לנו שני מקומות, או שלושה מקומות שאני יכול לבקש, אולי נעשה משהו שם. בצד המערבי של היישוב בגוש מסוים, אני לא עכשיו אטריד אותכם במספרים, אבל שמה אנחנו יכולים לעשות אזור מסחרי - - - בוא אני אעזור לך, אנחנו ישבנו על התוכניות מתאר, לכם יש אזור שאתם רוצים להפוך אותו לאזור תעסוקה ומסחר?

הגשתם תוכנית לוועדת התכנון והבנייה, כי אצלכם אתם שייכים למרום הגליל, ועדת התכנון והבנייה שלכם זה מרום הגליל, לא ועדות אחרות. נכון, על האזור הזה עוד לא הגשנו.

האזור הזה הוא בגוש 19543 בחלקה 3, שזה משהו כמו 56 דונם, אז זה אזור ששייך למנהל.

מאחר ואנחנו עשינו דיון מיוחד לגבי עין אל-אסד לא דיברנו על אזורי תעשייה, אנחנו נרשום את הנקודה של אזור תעשייה, לך אני ממליץ כראש הרשות לשעבר ואתה יושב ראש ועד, מהר מאוד תגישו ואני מוכן גם לסייע לכם, תגישו בקשה אזור תעסוקה ומסחר ואני מניח שברגע שהבקשה הזאת נמצאת ויש הסכמה תכנונית של ועדות תכנון שהן אמונות על זה, אין ספק שמשרד הכלכלה יצטרף לפיתוח. יש לי עוד שני מתחמים שכבר נכנסו בתוכנית המתאר, אבל צריך תוכנית מפורטת. לא, אבל הם מוגדרים לתעשייה? הם מוגדרים כאזור תיירות. תיירות זה משהו אחר, אוקי עבדאללה, אנחנו נמשיך ללוות אותך עד שיהיה לך גם אזור תעשייה, כמו שאמרנו שכונת חיילים, כל מה שהתחייבנו אנחנו מקדמים. טוב, תודה רבה. אני מבקש ממשה משרד הכלכלה, יש פה סגן השר, גם לנו יש לוחות זמנים, אז אני מבקש ממשה ממשרד הכלכלה להתייחס לסיכומו של דבר, אחרי זה אנחנו נתכנס לדברי סיכום, נשמע את חברי הכנסת בזום, סגן השר ונסכם את הדיון,

אני אסכם באמת בקצרה, קודם כל הנושא שעלה כמה פעמים, גם עם מסעדה וגם חלק מכסרא ובכלל אנחנו מכירים את זה כל הנושא של קרקע פרטית, אז פיתוח בקרקע פרטית אנחנו נכנסנו לעובי הקורה ביחד עם החבר'ה של מג'יד ביחד עם משרד האוצר, אנחנו מגבשים עכשיו מתווה איך בעצם משרד הכלכלה מפתח בקרקע פרטית, אנחנו נפרסם את המתווה ואז בעצם יכול להגיש בקשות ואנחנו נוכל לסייע במקומות האלה. לגבי מנהלות, אנחנו מבינים את החשיבות של מנהלות, אנחנו צריכים לבחון ולראות בעצם איך באיזה צורה, גם פה אנחנו נפרסם הוראת מנכ"ל שתוכל לאפשר לנו להתעסק בזה. בנושאים הנקודתיים שהיו, חורפיש למשל בתוכנית שמקודמת, זה נושאים שהם באמת הם נושאים שאנחנו עובדים עליהם כל הזמן, גם מול הוועדה המחוזית, לחורפיש למשל יש את הנושא של עבודה מול תוכנית המתאר ותוכנית הצל, זה עבודה יומיומית שאנחנו עושים אותה ומקדמים את העניינים האלה. לגבי הנושא של כסרא וכל הנושא של השיווק, אני חושב פה באמת בעיה, גם באמת אנחנו צריכים לעבוד מול רמ"י, לעשות ביטולים מול הקצאות שלא הומלצו ובעצם לא עשו בהם שום דבר, גם צריך לחשוב באמת על הנושא של מימוש קרקע פרטית, כמו שאורי אמר ואמרו בכלל, אפשר לפתח תשתיות לקרקע פרטית, אבל זה לא מספיק, אם אנחנו רוצים באמת שהרשויות ייהנו מאזור התעשייה אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מובילים את בעלי הקרקעות גם לממש אותם ולהקים שמה מיזמים, בין אם הם עושים את זה ובין אם הם מתחברים עם יזמים חיצוניים ומשכיר להם את הקרקע. הימנותא גם סוגייה מאוד מורכבת אנחנו צריכים להיכנס ואנחנו צריכים לנסות לראות איך אנחנו עושים, איך אנחנו ממשים את הקרקעות האלה, כל זה בתחום השיווק, סוגיות שאנחנו צריכים לפתור אותם כדי להביא למימוש כמה שיותר גדול של אזורי התעשייה, אני יכול להגיד שבנושא הוראה 6.2 שיאסר אמר אנחנו כן מתייחסים לנושא הזה באמת ואורי אני אומר גם לך, אנחנו כן התייחסנו לנושא הזה של המימוש, חלק מהעניין של מענקים שהמדינה נותנת עכשיו הם ניתנים באבני דרך, אנחנו רוצים לראות שהיזמים אחרי שהם קיבלו את ההקצאה להקמת התעשייה הם מתקדמים, ככול שהם מתקדמים יותר, מוציאים היתרי בנייה, בונים שלד, מקבלים הסכמי פיתוח, הם מקבלים את המענק להשתתפות בהוצאות פיתוח, זה אמור לתמרץ וזה אמור לעודד אותם להתקדם מהר, אם לא הם פשוט לא יקבלו את זה, אז אנחנו מכירים את הנושאים האלה וזהו זה ככה בסיכום אחרון של הדברים שעלו. תודה רבה, חבר הכנסת עלי, איתנו על הקו, רוצה מילות סיכום, בבקשה. חבר הכנסת עלי סלאלחה מילות סיכום.

אני חושב ורוצה לראות את הפירות עוד בתקופת הממשלה הזו. אני רוצה להיות קצת גס ולהגיד שמענו הרבה הבטחות מכל הממשלות שעברו, ואני בטוח שממשלת השינוי כן תעשה ותממש את הבטחותיה, ובמיוחד לחברה הדרוזית שהיא סבלה וסובלת 73 שנים, וכמעט ואין לנו כלום חוץ מדיבורים וחוץ מהבטחות, הגיע הזמן להסיר חסמים, זה המפתח לקידום החברה הדרוזית, וכמובן בקידום החברה הדרוזית שכמעט כולה בצפון, בשני כפרים בכרמל היא תיתן את חלקה בקידום - - (שיבוש טכני בזום)

נודעת בעשייה מרובה במדינה הזו והגיע הזמן לפרוע את הצ'קים. תודה רבה. תודה רבה חבר הכנסת עלי סלאלחה,

בגלל זה בממשלה הקמנו את ממשלת השינוי כדי שיהיה שינוי כולל באזורי תעשייה ותעסוקה, כולל בתעשייה ובהעסקה של האזרחים ושל התושבים של היישובים הדרוזים ואנחנו עם היד על הדופק נמשיך לעקוב עד שיהיה שינוי, בבקשה, סגן השרה, ידידי יאיר. אני ממש אעבור טלגרפית, הכוונה היא כמובן לקדם את כל הנושאים שהועלו כאן הכי מהר שאפשר ואני מחויב לעניין הזה ועם מעקב מאוד מסודר על הדברים. פיתוח בשטחים פרטיים אנחנו ניתן לזה את המענה, יהיה נוהל סדור, אנחנו נאפשר את העניין הזה ונדע לתמוך אותו. נושא של מנהלות, יש מנהלת אזורי תעשייה אזוריים, אבל לא לאזורי תעשייה קטנים, אנחנו עכשיו בוחנים את היכולת להקים מנהלת שתרכז מספר אזורי תעשייה קטנים ותטפל בכולן.

אבל לא נקים בשום פנים ואופן מנהלת ליישוב, זה לא יקרה, כי מבחינת עלויות זה דבר שהוא בלתי סביר. כסרא סמיע, למרות הטענות של ראש המועצה, הוא אחד היישובים שאנחנו מגדירים אותו כסדר עדיפות גבוה ועם סיכוי גבוה למימוש, אז אנחנו נקדם את העניין הזה, הוא נמצא נדמה לי במקום שלישי, שזה מקום טוב בסדר העדיפויות, איפה אנחנו רואים שאפשר להתקדם ולנוע קדימה במהירות. הוזכר כאן, יש פה ליישובים הדרוזים שלושה אזורי תעשייה רלוונטיים, כרמיאל מזרח, דלתון החלק של ההרחבה וכברי, כרמיאל מזרח, זה למעשה הדבר שכנראה ימומש הכי מהר, כברי לאחר מכן ודלתון בהרחבה של דלתון בתג שלישי. ותפן שהוא קיים. סגן שרת הכלכלה והתעשייה יאיר גולן: כן, אבל אני מתכוון להרחבה, אבל אני רוצה לומר שכל הנושאים האלה באופן טבעי הם לוקחים זמן, אז צריך להיות פה, אני מבין את הרצון לראות מחר את הארנונה משולמת, אבל זה לוקח זמן. החלוקה אני רוצה להגדיר פה את הדברים בצורה בהירה, המסקנה שלנו שלא יותר מארבע רשויות לאזור תעשייה, אם אתה רוצה שבאמת כל רשות תראה ברכה מאזור תעשייה, זה ארבע רשויות גג לאזור תעשייה ואז אתה באמת יוצר פה חלוקה שרשות יכולה להיבנות ממנה, אחרת הסכומים קטנים, ההשפעה היא דלה ואתה לא מגיע למסה קריטית באמת של יכולת פיתוח. וזה לא הרבה יישובים, זה מינון נכון. סגן שרת הכלכלה והתעשייה יאיר גולן: אנחנו נחלק את זה בצורה מסודרת, יש לנו כבר מספיק ניסיון בעניין ואני חושב שהגישה היא גישה נכונה. לגבי העלות היחסית כבדה לדונם, היא נועדה למנוע את אותן תופעות שיש משנות ה-70 של המאה הקודמת, שאנשים משלמים סכום פעוט, מקבלים שטח ואחרי זה לא מפתחים אותו, היכולת לגייס כסף לבוא ולהגיד תשמעו, יש לי את המיליון שקל אני יודע להתחיל לעבוד, אני יודע לקבל ערבויות, אני יודע לקבל הלוואות מהבנק בדיוק לצרכים האלה, אם בכל אופן יש קשיים, זאת אומרת מגיע ראש הרשות,

יש לנו קשיים כאלה וכאלה, אנחנו נעבוד מולו בצמוד, כדי לראות איך נותנים לזה מענה, אני יכול להגיד לך, אבל לא נוותר על דבר אחד, על מס רצינות, כי אם אין מס רצינות, אתה בסופו של דבר מגיע - - - מס רצינות במינון הנכון.

אתה לא יכול להעמיס על התושבים.

אנחנו נדע לקיים שיח מסודר מול הרשויות ולראות איך מוציאים פה איזשהו שביל זהב כדי להתקדם, אבל לא נוריד את זה חזרה, זה היה 35-45 אלף ₪ לדונם ואנשים עם הסכומים האלה שמו את הכסף ואחרי זה נעלמו, אנחנו לא רוצים שזה ייקרה פעם נוספת וערבויות בעניין הזה, כל עוד אתה לא מראה יכולת כלכלית הן בעייתיות, אז לכן יהיה פה מס רצינות.

לא התייחסתם לקרן, או שקרן ארצית, אזורית שתיקח חלק בפיתוח, כי בסוף אם יש קרן שהיא יכולה, אתה דיברת על מס רצינות,

צריך מס רצינות, אבל ביישובים שהמצב הסוציואקונומי שלהם לגמרי נמוך, אנשים עניים, אין להם מאיפה לשלם, כשיש קרן היום, קרן תומכת, בעבר היה חומת תיירות למשל, יש חומה תעשייתית, אני חושב שנכון יהיה אם המשרד באמת יוביל קרן ואפשר אתם יודעים לארגן.

זה יישקל נבדוק את זה חזרה במשרד והזכרת פה עוד דבר שלדעתי הוא מאוד משמעותי הנושא של עידוד תיירות לדעתי זה מנוף פיתוח שלא דיברנו עליו כאן.

אנחנו נעשה דיון על נושא תיירות בצפון ביישובים הדרוזים בנפרד. סגן שרת הכלכלה והתעשייה יאיר גולן: זה נושא מאוד משמעותי.

תודה רבה, עוד מישהו שרצה ואנחנו נתכנס חברים לסיכום, קודם כל אני רוצה גם התנצלות וגם כניסה למשפטי סיכום. נרשמו פה ראשי רשויות שלא עלו, גם אם מבחינת תקלה טכנית, או זום שלא הצליחו, חלקם אני יודע שהם בתנועה, כי חלקם היה בירושלים והם בתנועה לצפון. לנו חשוב אני אומר את זה לראשי הרשויות, אני מניח ששומעים אותי, בטח גם יקבלו את המסר, למי ששומע חשוב לנו מאוד מאוד בסופו של דבר לשמוע אתכם, חשוב שתקשיבו לנו ותקשיבו לאנשי המקצוע שדיברו כאן, אנשים באו לכאן כדי באמת לנסות ולהגיע לפתרונות והם פה. אני באמת עובר ומודה בשמי ובשם הוועדה למנהל ולצוות פה שיושב כאן על האמצעים הטכנולוגיים, מה שנקרא שעובדים קשה כדי להצליח לחבר לנו את האנשים וכל הצוות יועצים,

פארס וכל הצוות של הוועדה לפיתוח היישובים הדרוזים והצ'רקסיים, מודים בעיקר לסגן שרת הכלכלה, יאיר גולן, על ההשתתפות עוד פעם בדיון, באמת מגיע לך כל הכבוד ולנציגי המשרד שלך, שלקחו את הדברים בצורה רצינית, גם ההתייחסות שלהם הייתה מאוד מאוד רצינית. לחברי הכנסת שהצטרפו לכאן ולאלה שבזום, לראשי הרשויות שהצטרפו לדיון דיברו ולא דיברו ולכל המשתתפים בדיון, גם על הסקירה וגם על הדברים שנאמרו כאן, הכול כמובן בניצוחו של ידידנו אמל ביבאר שעושה עבודה נפלאה בנושא הזה. הוועדה מבקשת ממשרד הכלכלה להעביר לעיונה את עיקרי התוכנית לפיתוח אזור התעשייה והמסחר ביישובים הדרוזים והצ'רקסיים, בתוך זה פילוח לפי אזורים, לפי יישוב ולוחות זמנים שצפוי לכך, טוב שנקבל את הדבר הזה, זה יכול לעזור לנו לגבי ההמשך. יהיה מראש אני אומר דיון המשך, אנחנו נקבע שתוך שלושה חודשים נעשה דיון, אנחנו כל שבוע עושים דיון,

אבל בנושאים אחרים, בנושאי תעשייה משך שלושה חודשים. הוועדה סבורה ששיתוף פעולה בין משרד הכלכלה, ראשי הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות, רשויות התכנון, אם זה ועדות התכנון האזוריות, המרחביות מה שנקרא עם אורי אילן, הם יביאו בסופו של דבר למה שנקרא ערך מוסף, כי בלי תיכנון אתם לא יכולים להתקדם, אתה הרי בסוף משרד הכלכלה אתה אומר לי בצורה מופשטת, תביא לי תוכנית אני יודע להתעסק איתה, תביא לי שטח מתוכנן, מתחם מפורט מתוכנן, אני יודע לקחת אותו ולהרים אותו, קשה לך ללכת ולעבוד מול המתכננים ופה אני כן מבקש במשקל שלך וביכולות שלך ועם אנשים שאתה מכיר, כן לסייע ואנשים שלך גם יודעים לעשות את זה, לסייע בתכנון, כמו שמשרד השיכון לקח על עצמו את נושא התכנון, אני חושב נכון שמשרד הכלכלה ייקח על עצמו את התכנון מהתחלה, רצינו פעם לפתח שכונות חיילים משוחררים המכרזים היו לפני הפיתוח ואז הפיתוח לקח חמש שנים ואנשים חיכו לא יכולים לבנות במקום אחר, לכן אני חושב שפיתוח מקדים לחלוקה שייעשה על ידי משרד הכלכלה הוא יהיה רעיון מצוין. אני מבקש ממשרד הכלכלה לבחון את ההצעה של מנהל "צופן" להקמת מתחמי הייטק אחד בכל יישוב דרוזי בגליל, אם יש אפשרות כזאת וכמובן בכרמל, כשאני מדבר על היישובים הדרוזיים אני מדבר מדלייה בדרום ועד לבית ג'אן בצפון. הוועדה מבקשת ממשרד הכלכלה לבדוק את הטענות של חלק מראשי הרשויות, חלקם נתתם תשובות, אבל טוב יעשו במשרד הכלכלה,

המנהלת, מזל טוב שקמה מנהלת ואני חושב שיש לה הרבה מה לעשות, האישה שעומדת במנהלת היא אישה ראויה, שתשב מול ראשי הרשויות תקשיב להם ותקדם, חשוב מאוד להקשיב, כי בסוף אני בא משם, אנחנו מעלים את הבעיות ויש תחושה כאילו לא מקשיבים לנו ולא מקדמים את העשייה, אז יש פה הזדמנות, יש ועדה שמטפלת בזה, יש נכונות של משרד הכלכלה, הקשבה, תכנון ויכולים להגיע. הוועדה תפנה לרשות מקרקעי ישראל יחד עם רמ"י בנושא שטחים, אני מבקש ככה, גם מרמ"י וגם מהימנותא, אני מכיר את החיבור של הימנותא לרמ"י, לא כולם מכירים, לא יודעים מה זה הימנותא, גם אני כששמעתי את זה בפעם הראשונה שמעתי מילה מפוצצת, נבהלתי והבנתי שבסוף זה חברת משנה, חברה כלכלית שיכולה לעשות עסקים עם קרקעות עם רשות מקרקעי ישראל, מהנושא הזה כן אפשר למצוא פתרון לאדמות שנמצאות בחסות הימנותא, יחד עם מנהל מקרקעי ישראל אני מבקש לקבל את כל הנתונים, אני מבקש שתקבע פגישה בנושא הזה עם מנהל מקרקעי ישראל, יחד עם נציגי הימנותא כדי לסכם נוהל, חשוב אם תוכלו להיכנס לזה אגב, אדוני סגן השרה ואז לטפל בזה מערכתי, לא נקודתי לגבי כסרא, גם נקודתי לגבי כסרא, אבל זה יכול להיות מודל, כל פתרון כזה יכול להיות מודל, גם לאזור תעסוקה בחורפיש, או בדליית אל כרמל,

או בכל יישוב אחר, לכן זה חשוב, נקודה חשובה מאוד. אני שוב מודה לכולם, באמת, על הנכונות על כל מה שהיה כאן, היה דיון מאוד מאוד מעניין, מאוד מאוד מה שנקרא מפיח בנו תקווה לעתיד, תודה לכולם, אני נועל את הישיבה.

ננעלה בשעה 14:45.